אנחנו ממשיכים את דיוני הוועדה ועוברים לנושא השני על סדר היום. מתווה הסיוע לענף התיירות. קצת רקע, בשבוע שעבר קיימנו פה דיון על חוק החל"ת ובמסגרת הדיונים הנושא של ענף התיירות והסיוע לענף התיירות עלה בצורה מאוד משמעותית וביקשתי ממשרד האוצר ומשרד התיירות להגביר את המאמצים במציאת המתווה ואנחנו נמצאים כאן היום כדי שהמשרדים יציגו את המתווה ואנחנו נבחן אותו, ונוכל לקבל החלטות הלאה. אני חייב לומר שאני שומע מהרבה מאוד גורמים בענף התיירות שיש התקדמות משמעותית בחלק מהדברים, אני לא בטוח שיש לנו את כל הפתרונות אבל קודם כל אנחנו נשמע מה יש ומשם אנחנו נמשיך. חברי הכנסת, אתם מעדיפים קודם כל לשמוע את הפתרונות ואחר כך לדבר? חבר הכנסת סמוטריץ'? אם אפשר הצעה לסדר של חצי דקה?

בהקשר לדיון הזה ודומה לו, ודיברתי גם עם אדוני היו"ר מאחרי המליאה על זה, אני חושב שמן הראוי לייחד דיון עם משרד האוצר והכלכלה והחינוך על כמה קבוצות שהן ייחודיות שנפלו בין הכיסאות כמו מורי התל"ן, מפוטרי הקיץ, אלה שאין להם כרגע מענה כי ניצלו כבר את החל"ת. כל שנה הם יוצאים לחל"ת, וזה כשלעצמו תופעה מאוד בעייתית אבל איך שהוא עוד שורדים עם ראש מעל למים כי יש להם יכולת לקבל חל"ת, השנה הם ניצלו את החל"ת סביב משבר הקורונה, כשהם - - - עכשיו שלושה חודשים כולל חגים בלי כלום. אני לא רוצה להיות פופוליסט ואני לא חושב שלהכל יכולים להיות פתרונות מושלמים באחריות המדינה, אבל אני חושב שלפחות פתרונות חלקיים. אז אם תמצא לנכון למצוא זמן לאיזה שהוא דיון, יש שלוש או ארבע קבוצות ספציפיות מאוד מוגדרות, מאוד ייחודיות וגם לא גדולות אני חושב,

הכל בהתבסס על הרציונליים שדיברנו עליהם בחוק שהעברנו בשבוע שעבר, שלא יכולות כרגע להשתלב בשוק התעסוקה או שוק התעסוקה הוא כזה שרק יתחיל באוקטובר וצריך לראות שאנחנו לא משאירים אותם בלי שום מענה.

אני מציע לזמן דיון, להביא את המשרדים הרלוונטיים, לחשוב איתם ביחד. זה יכול להיות גם אפילו דיון אצלך בחדר, אתה תקבע איך בדיוק לעשות את זה אבל שננסה לתת את הדעת גם לאוכלוסיות כאלה, מאוד דומה לאוכלוסיה הספציפית הזאת עכשיו של מורי הדרך או ענף התיירות שהוא ייחודי בתוך המשבר הזה.

אנחנו בהחלט ננסה למצוא לזה פתרונות בשבוע הבא, ננסה לפתור את זה קודם כל בצינורות הפנימיים ובמידה ואנחנו לא נמצא פתרון אז אולי גם נעשה דיון על זה. קרן, את רוצה לפני הצגת המתווה?

אני רק רוצה פשוט להזכיר לחדשים בוועדה, אנחנו מתעסקים בוועדה בנושא התיירות ממש כל שבועיים בערך אנחנו עושים כאן דיונים בדיוק על האירוע הזה שקורה כאן עכשיו כי אנחנו אמרנו 'בואו נקדים תרופה למכה', ידענו שב-30.6 נגמר החל"ת, לא ידענו מה קורה באמת עם ה-, המענקים זה בכלל הרבה יותר גרוע, ואמרנו שעד ה-30.6, שלצערי הרב אנחנו כבר אחרי התאריך הקובע הזה, אנחנו צריכים לתת מענה לענף הזה. זה ענף שבשיאו העסיק אלפי עובדים, זה ענף שבתקופות, ממש זו הטרגדיה, שדקה לפני שנכנסנו למשבר הקורונה ואחרי זה המבצע הצבאי, היה בשיא כל הזמנים, בוודאי של תיירות נכנסת. זה ענף שגם מעסיק וגם לנו כמדינה חשוב מאוד להשאיר אותו כל הזמן חי ובועט ונושם עם ראש מעל למים, אנחנו לא רוצים שהוא ייהרס ונתחיל לבנות אותו מהתחלה, אנחנו רוצים שהוא יישאר כמו שהוא, הוא כולל בתוכו עסקים קטנים שזה סוכני הנסיעות, מורי הדרך, זה כולל בתוכו גם עסקים גדולים שזה כל ענף התעופה וענף המלונאות, וגם זה וגם זה חשובים לנו לכלכלת ישראל. אני גם יו"ר השדולה לעסקים קטנים ובינוניים וגם יו"ר השדולה לתיירות כך שבכל כובע אפשרי הנושאים האלה מטרידים אותי וכל מי שיושב פה והוא לא חדש יודע שאני באמת מתעסקת בזה כל הזמן, כל הזמן מתריעה. לצערי הרב הגענו אחרי הזמן קצת אבל אני מאוד מודה לך, יו"ר הוועדה, שראית לנכון לקיים את הדיון הזה ולחשוב על פתרון. אני רק מבקשת פה מכולם שזה באמת יהיה פתרון פרקטי כי יש כמה דברים שנתנו להם פתרונות גם בשבוע שעבר, שהם נחמדים על הנייר ובפרקטיקה פחות אפשר לבצע אותם ובאמת לא נותנים פתרון, ולכן אני מבקשת שמה שנצא מפה היום זה יהיה משהו שבאמת ובתמים לא על הנייר ולא אות מתה, להשאיר את העסקים האלה חיים בתקופה הזאת עד שנצא מזה ואחרי זה הם יוכלו בזכות עצמם לעמוד על הרגליים ולהתקדם.

מי יציג את המתווה? התיירות או האוצר? אני רכז תעשיה מסחר ותיירות באגף תקציבים. אני אציג ואחר כך גם תיירות יתייחסו. מי נמצא פה ממשרד התיירות?

אני רק אקדים ואומר שכמו שרובכם או כמעט כולכם יודעים במהלך הקורונה המדינה בעצם העניקה רשת בטחון רוחבית לעצמאים, שהיא בסוף מה שסייעה לעסקים לצלוח את המשבר, ועם התאוששות המשק הוחלט על הפסקת הסיוע הרוחבי ומיקוד באותם ענפים פרטניים שעדיין יש עליהם באיזה שהוא מקום מגבלות, אבל האמירה הזאת שהמשק בסוף יוצא מהמשבר וצריך לחזור לפעילות וצריך להפסיק את הסיוע הרוחבי, היא אמירה חשובה וחשוב לציין את זה גם בפתח הדיון. באמת לאור העובדה שתנועת התיירים לא חזרה באופן מוחלט, הוחלט על ידי שר האוצר, ופה צריך גם לציין את מעורבות הוועדה ויו"ר הוועדה, על גיבוש מתווה ייחודי לענף התיירות, כשאני אדגיש, פתרון שהוא מבוסס על הכלים הקיימים בעיקר מתוך מחשבה של רצון גם להצליח במתווה ולא להמציא עכשיו כלים שרק כדי ליישם ייקח עכשיו כמה חודשים ולכן זה גם היה משהו שעמד לנגד עינינו, לנסות ולהשתמש בכלים הקיימים ולהרחיב אותם במקרה הצורך. חשוב להגיד שהמדינה לא יכולה להאריך ולהנשים עסקים עכשיו למשך שנתיים-שלוש קדימה, ולכן מבחינתנו אנחנו מציגים פה מתווה שהוא לחצי שנה, בעצם עד לסוף השנה, מתוך ציפייה שככל שלא תהיה איזו שהיא התפרצות קורונה קיצונית, אז זה מתווה שהוא סופי עד לסוף השנה, והעסקים צריכים להיערך לזה, כלומר הם צריכים לעשות את השיקולים שלהם ואת החשיבה שלהם,

אם יהיה עכשיו גל נוסף חדש של קורונה שיטרוף את כל הקלפים, זה כמובן אירוע אחר לגמרי, אבל חשוב לציין את האמירה ולחדד את ההבנה שהמדינה לא תוכל להחזיק עכשיו עסקים למשך שנה,

שלוש עד בלי די. אני אפרט עכשיו את עיקרי הסיוע ואז, יו"ר הוועדה או חברי הוועדה, תגידו אם תרצו שאני ארחיב בנקודות מסוימות. לגבי המלונאים, אנחנו נמשיך את הסיוע על בסיס הכלי הקיים של המענק הקיים שלפי חדרים. חשוב להגיד שהסיוע יינתן בדגש על מלונות שחוו ירידה משמעותית במחזור. יש מלונות שהיום יודעים ליהנות מאד מהתיירות הפנימית שיש, למשל באילת, והדגש שלנו הוא גם על מלונות שחוו ירידה משמעותית במחזור, לפחות ירידה של 40% וגם מלונות שהם מוטי תיירות נכנסת, בעצם מלונות שמשקל התיירות הנכנסת בהם הוא משמעותי. 40% על איזו תקופה? על התקופה לפני הקורונה. לא, אתה מודד עכשיו 40% על שנה וחצי, על שנה? על החודשיים האחרונים? תקופה מקבילה.

כל חודש, כל חודשיים? כל שלושה חודשים. שלושה ושלושה. מיולי עד ספטמבר. יולי-אוגוסט-ספטמבר מול יולי-אוגוסט-ספטמבר לפני שנתיים,

2019. כל מי שיש לו ירידה של 40% יקבל- - - מענק.

לפני שנתיים זו הייתה תקופת השיא של התיירות,

כשיריב לוין היה שר התיירות, מה לעשות. לפני שהפך להיות יו"ר הכנסת ואחר כך יו"ר האופוזיציה. זה היה באמת שיא, עשינו סרטונים, עשינו על זה קמפיין. כן. נכון. הסרטונים עבדו. דיברת על תנאים, התנאים מצטברים?

גם 40% וגם מבחינת ה- - - כן.

אני יכול גם להסביר מה ההיגיון מאחרי התנאים. יש לי רק שאלה אחת. זה לא קטע של אופוזיציה-קואליציה, אני מדברת רגע בנתונים. לפני שישראל כץ עזב את משרד האוצר, אני אישית יודעת שהוא ישב והכין תכניות. אלה אותן תכניות או שהן עברו שיפטינג? אני לא יודע לענות לך עכשיו על בדיוק מה היו התכניות. אתה היית חלק בטח מה- - - לא, אני לא יודע להתייחס לשאלה הזאת. כי אני בעניין הזה הייתי מאוד מאוד וישבתי לו, אז היה לי קל, על הווריד, וידעתי שהוא יוציא משם תכניות לענף התיירות בנפרד ולענף התעופה עוד יותר, זאת אומרת בכלל לתחבורה היה מתווה משל עצמו עוד יותר - - - אני לא יודע להתייחס למה היו בדיוק התכניות - - - אתה לא רוצה להתייחס.

אני באמת אפילו גם לא זוכר בדיוק מה היה - - - זה לפני שבועיים. לא, זה לא לפני שבועיים. היו כל מיני תכניות שרצו, הדברים האלה לא נסגרו עד ממש לא מזמן, זה כן אני יכול להגיד בצורה מוחלטת, זה היה משא ומתן ארוך של שבועות רבים. שאלת על שני התנאים. התנאי הראשון של ירידה במחזור הוא תנאי בעיני שהוא מובן מאליו, בסוף יש מלונות שלא ירד להם המחזור ואין שום סיבה בעולם שהם יקבלו סיוע מהמדינה. התרגלנו לעולם של סיוע,

אבל בסוף זה כספי מיסים, צריך לסייע איפה שצריך ולא למי שלא צריך. מה עם אלה שקיבלו וצריכים להחזיר? שלא מגיע להם? לא, עכשיו אמרתי מי מקבל. אני לא מתייחס - - - אנחנו פה כרגע לא לוקחים לאף אחד. הפרקטיקה מתקיימת גם היום. אם מלון היום מרוויח הוא לא יקבל. הסיפור של התיירות נכנסת בסוף, הרי יש מלונות שנהנים מהתיירות הפנימית, ככל שמלון הוא מוטה תיירות פנימית, אם עכשיו ירד לו המחזור, יש סיכוי מאוד גבוה שירד לו המחזור מסיבות אחרות כי החסם שיש הוא חסם על כניסת תיירים מחוץ לארץ. אם יש מלון לצורך העניין שהיה מושתת רק על תיירות פנימית יכול להיות שהסיבה שעכשיו יש לו ירידה במחזור בכלל לא קשורה. הרי הבעיה היא סגירת הגבולות, נכון? או הקושי על הכניסה לישראל. הקושי הזה לא רלוונטי אליו. זה מלון שמאז ומעולם והקצנתי, כן? מלון שמאז ומעולם היה מבוסס על תיירות מקומית, ישראלים שנוסעים לצורך העניין לחופשה. אבל בצפון כולם חיים מהדבר - - - רגע, לא - - - אתה יכול להציג את המתווה לפני ה-, הוא מנסה אבל אתם כל פעם קוטעים אותו. כן, הוא מנסה להסביר את השלב הראשון של המתווה. בגדול זו אמורה להיות קורלציה מאוד גבוהה בין סוגי המלונות, כלומר מלונות שהם מוטי תיירות נכנסת זה המלונות שנפגעו במחזור כי מה שאין זו תיירות נכנסת. תיירות מקומית יש פה הרבה יותר ממה שהיה לפני כן. עכשיו. עכשיו יש תיירות מקומית, אבל במהלך השנה האחרונה לא הייתה. הם קיבלו. עד אז לא הייתה טענה.

אנחנו מדברים על סיוע של עכשיו. לא אחורה. אז זה בעצם לגבי המלונאים. רגע הראל יש לי שאלה. אז מה לגבי המלונאים? רגע, תחזור על זה עוד פעם שאני אבין.

המשך הסיוע על בסיס המענק הקיים תחת שני תנאים: צריך שתהיה ירידה בפעילות של 40% ושהמלונות הם לפחות 40% תיירות נכנסת. וזה עד סוף השנה. ובכפוף למגבלות חדשות שככל שמשרד הבריאות עכשיו מדברים עליהן.

הראל אני רק רוצה לחדד איזו שהיא נקודה. האם ההתייחסות היא למלון או לעסק, לרשת?

ההסתכלות היא ברמת ח"פ, כלומר יכול להיות רשת למשל שהרוויחה מאוד במלונות מסוימים ומלון אחד ספציפי היא לא הרוויחה אז יכול להיות שהיא לא תעמוד בתנאי של 40%, כי אנחנו מסתכלים עליה כעסק. זאת אומרת לצורך העניין אם יש מלון קטן בטבריה שהוא מבוסס תיירות נכנסת בעיקר, אז הוא בעצם יקבל את הסיוע? אני לא רואה סיבה שלא. בסדר. זה מתווה לתיירות או מתווה למלונאים? זה מלונאים.

אנחנו מדברים על מתווה תיירות, זה ספציפית המלונות. לגבי מארגני תיירות נכנסת פה חשוב לי להגיד, יושב איתי פה לצידי יוסי פתאל. היה לנו שיח מאוד ארוך, הוא יכול להגיד גם מאוד מייגע, עד אתמול בשעות הקטנות של הלילה ועד ממש לפני, היום בבוקר, גם יו"ר הוועדה היה מאוד מעורב בלנסות ולהצליח לסגור את האירוע הזה, הצלחנו בסופו של דבר להגיע לסיכום עקרוני על המסגרות, סדר גודל של 40-45 מיליוני שקלים, עוד צריך באמת לטייב את המספרים, זה סיוע שיתבסס בעצם גם על קרן השיווק, גם על קרן שימור העובדים הקיימת ואנחנו כנראה נכניס עוד איזה שהוא מנגנון נוסף, עוד איזו שהיא דרך טיפה להרחיב את הכלים הללו, אני אומר שוב,

סיכום עקרוני על המסגרות. מפה נשאר לנו עוד קצת לסגור את הפרטים אבל ברמת העקרון הייתי אומר 95% מהעבודה מאחורינו וגם האירוע הזה אני שמח להגיד שהוא נפתר כי באמת זה סקטור שבאמת - - - אז זה בעצם קרן השיווק של משרד התיירות? בגדול כן, אבל אנחנו נרחיב אותה גם - - - אתה יכול לפרט טיפה? כן, זה שני אמצעים שהקרן יודעת לעשות ועושה מזה שנים, סיוע בפעולות שיווק וסיוע בשימור עובדי השיווק, ובנוסף כמו שהראל אמר יהיה אלמנט נוסף שכרגע מתגבש, שייתן את הסיוע להמשך הדרך. הקרן עובדת, עבדה בכל תקופת הקורונה ועוד שנים רבות, והיא עובדת עכשיו במשנה מרץ מכיוון שהמצב לא טוב. יש גם ניסיון של משרד התיירות להעסיק את מורי הדרך שנשארו - - - אנחנו נגיע למורי הדרך. זו הנקודה הבאה. בבקשה.

הסיפור של מורי הדרך, עשינו בדיקה, אולי משרד התיירות יוכל לפרט יותר מממני על הנתונים, עשינו איזה שהוא פילוח של מורי הדרך ולהבנתי על בסיס הנתונים של משרד התיירות, מרבית מורי הדרך הם מעל גיל 45 ויוכלו ליהנות בעצם מהארכת החל"ת הרוחבית שנעשתה. רוב מורי הדרך הם שכירים ויוכלו ליהנות מזה, וכמובן מי שמתחת לגיל 45 יוכל ליהנות ממודל החל"ת הגמיש מה שמכונה. מתוך הבנה אבל כן שצריך לנסות ולסייע גם למורי הדרך העצמאיים עשינו כמה שיתופי פעולה יחד עם משרד התיירות, משרד החינוך כמו שהוזכר, רשות הטבע והגנים וניסינו לייצר כל מיני אפיקים שבעצם ייצרו היצע עבודה למורי הדרך. זה נעשה קודם כל במסגרות הקיץ המסובסדות, מה שמכונה בית הספר של החופש הגדול שהרחיבו אותו השנה, במקום כיתות א'-ג' לגן עד כיתה י"א, בעצם הרשויות המקומיות יכלו פה להעסיק את מורי הדרך. אנחנו עוקבים אחרי זה לראות איך זה מתפתח וממה שהבנו כרגע יש נתוני הרשמה מאוד גבוהים, אני לא יודע להגיד בשלב זה הרבה מעבר. גם ברשות הטבע והגנים יש תקציב שמיועד למתן סיורים חינם, מסובסדים, כלומר לציבור, וגם בזה מורי הדרך יכולים להשתלב. התקצוב שם היה סדר גודל של 10 מיליון שקל - - - לא,

כמה מורי דרך אמורים להשתלב בכל המיזמים האלה מתוך מורי הדרך העצמאיים שנמצאים כרגע - - - אז אני אומר, סך הכל מורי הדרך שנשארים לדעתנו שלא מקבלים מענה מהחל"ת להבנתנו זה כמה מאות בודדים. מעט מאוד, לא נכון. חשבתי שאני יודע אבל אנחנו - - - רגע, מי זה מדבר מאחור?

זה אחד הנפגעים. בסדר, אבל זה לא סדר הדיון. בסדר? יש פה נציג שיושב והוא יכול לבקש את זכות הדיבור ולדבר. אין פה הערות מאחור. ואכן לשאלתך, ח"כ בצלאל סמוטריץ', ההבנה שלנו שהכלים האלה יכולים לסייע ויכולים לייצר עבודה אמיתית למורי הדרך. זה כרגע הכלים שיש לנו לסייע למורי הדרך,

אנחנו בסוף מתבססים על כלים קיימים וזה מה שכרגע אפשר לעשות. עד כאן. מה עם כל התעופה? וסוכני הנסיעות.

איציק אליאב. אני סמנכ"ל הכספים של אל על. חברים, אני מבקש, בפעם הבאה שמישהו מדבר בלי רשות שלי, שישר ייצא החוצה. אין דבר כזה. מי שנותן זכות דיבור בוועדה הזאת זה אני. מי שרוצה לדבר, תרימו יד, תמיר ירשום ואנחנו נקיים את הדיון. אחרת זה לא יתקדם לשום מקום.

חברי הכנסת, אני מבקש שתתייחסו - - - אני מעדיף שנשמע את הכאב שלהם - - - שניה חבר'ה, אנחנו עוברים סעיף-סעיף. כרגע אנחנו במורי הדרך. אני מבין שיש פה פער בין נתונים שמוצגים על ידי ארגון מורי הדרך לבין הנתונים שנמצאים בידיים של משרד התיירות ומשרד האוצר. משרד התיירות, אני מבקש שתציגו את הנתונים ככל שאתם יודעים על כמות האנשים שמדובר. במאמר מוסגר, אני יחד עם חברת הכנסת אפרת רייטן אתמול קיימנו פגישה עם הארגון, הם טוענים שמתוך 6,000 מורי הדרך כ-3,000 הם מתחת לגיל 45 ולכן הם לא זכאים לסיוע כלשהוא. אני מבין שלכם יש מספרים אחרים. משרד התיירות בבקשה. כבוד היו"ר, אולי רק עוד מילה ברשותך. כן, בטח. בהמשך למה שכמובן תיארת אתמול על הפגישה אתמול עם מורי הדרך ובקש למתווה של האוצר, אז גם מבחינת הנתונים, הפער בין הנתונים של מורי הדרך אשר מועסקים או שהתחילו את התכניות שעליהן האוצר דיבר אם זה בחינוך ואם זה בסיורים החינמיים האלה, אנחנו שומעים כאן מהנציג מטעם האוצר שמדובר על הצלחה ועל נתונים גבוהים של רישום, אני לא בטוחה שאלה הנתונים שאתה ואני שמענו אתמול ממקור ראשון, אז גם אם אפשר להתייחס לנקודה הזאת. וגם סוכני הנסיעות, אתה לא דיברת על זה.

כבוד היו"ר סליחה שאני, התעופה, מדברים עליה פה? כן, מדברים עליה פה. כן, כן,

מדברים על כולם. כל ענף התיירות. גם אם התעופה ייחשב תחבורה זה עדיין תיירות בהקשר הזה פה של הדיון. כי הם צריכים לעבוד.

תודה רבה.

אני מבינה שיש פער בנתונים, אנחנו חייבים לדעת על מה אנחנו מדברים. ממה שאני הבנתי, רוב מורי הדרך הם עצמאיים ואין להם מענה במתווה הקיים as is. זה אחד. דבר שני, אני מבינה גם שביטוח לאומי התנה את דמי האבטלה ומענקי ההסתגלות באישורים של ניכויים ממעסיק והרבה מהמועסקים אין להם יכולת לקבל את האישור. דבר שלישי, אני מבינה גם שביטוח לאומי ביקש איזו שהיא התייחסות להכנסות שהיו להם בינואר-פברואר, כשינואר-פברואר כמובן לא הייתה תיירות, אז צריך גם לשים לב האם זה המצב ודבר רביעי, צריך גם לתת מענה לנושא של מורי הדרך שהם מעל גיל 67, אני חושבת שכולם יסכימו שאין אפשרות לאיזה שהוא מתווה של הסבות, של הכשרות. גיל 67 צריך להתייחס לזה כאל אוכלוסייה ספציפית שצריך להמשיך את מענקי החל"ת או מענקים אחרים.

אפשר עכשיו לשמוע את הנתונים של משרד התיירות? צהרים טובים. קודם כל אני אפתח ואומר שהנושא הזה נמצא בשולחנו של שר התיירות החדש בעצם מיום כניסתו לתפקיד ובזה עיקר זמנו. 2. צריך לציין שאמנם במשורה, אבל יש מתווה של כניסת תיירים נכון להיום לישראל, קיים מתווה של כניסת תיירים לארץ שנכנסים, עד כה נרשמו לכניסה 70 קבוצות לארץ ואנחנו מקווים שהקצב ילך ויתגבר. אנחנו לא יודעים מה יקרה ב-1 לאוגוסט מבחינת פתיחת השמיים לתייר הבודד אבל אנחנו מניחים שאותו מתווה ימשיך ויחיה, ניתן אישור מיוחד של ראש הממשלה להמשך השימוש במתווה הקבוצות גם במהלך חודש יולי ואנחנו עושים שזה יקרה גם בחודשים הבאים, מה שכמובן יקל את מצוקת כל העוסקים בענף ככל שיגיעו לכאן יותר תיירים. לגבי מספרי מורי הדרך - - - על המתווה הזה של תיירים, אנחנו יש לנו מלא פניות של אזרחים שהם נשואים עם משפחות שלהם והאישה או הילדים אין להם אזרחות, רק לאחד מבני הזוג,

ואנחנו נתקלים מדי יום שהם רוצים לבוא לארץ ולא - - - אוסאמה זה משרד התיירות,

אבל הוא דיבר על המתווה. לא, אבל זה משרד התיירות. אז יש חלק מהם תיירים. מי שאחראי על מתן אישורי כניסה לישראל זה לא משרד התיירות. אבל אין ועדת חריגים, אנחנו כבר לא יודעים למי לפנות. זה רק קבוצות? קבוצות בלבד, מה שאתה מתאר זה באחריות רשות האוכלוסין וההגירה, אני לא רוצה לדבר בשמם.

בסדר. לגבי מספרי מורי הדרך, יש בישראל 6,420 מורי דרך בעלי רישיון, מורי דרך מקבלים רישיון במשרד התיירות ולכן המספר בדוק. חלק מאותה אוכלוסייה, ואנחנו לא יודעים את המספר של אותו חלק, אינו עוסק במקצוע הזה. זה אנשים שמחזיקים ברישיון כי הם רצו לעשות רישיון ולא מתעסקים בזה. חלק משמעותי מאותה אוכלוסייה עובד בתיירות הפנים ותיירות הפנים כמו שאתם יודעים לא נפגעה. מה זה חלק משמעותי? דבר באחוזים.

אני אתן לך את המספר של העוסקים בתיירות נכנסת. מספר העוסקים בתיירות נכנסת להערכת המעסיקים שיושבים פה בחדר הוא כ-2,000 בזמן שגרה בשיא ה- - - כמה שכירים, כמה שכירי יום כאלה שמקבלים תלוש יומי ואז אין להם חל"ת, וכמה עצמאים? רגע, תנו לו, הוא ישלים את התמונה חבר'ה. אחר כך נשאל שאלות במידה ולא נבין משהו. סדר גודל של 2,000 איש ועוד מספר של עצמאים - - -אשכול לא מאוד גדול. אנחנו מעריכים שהמספר של אנשים שהם עסקו בתיירות נכנסת והם מתחת לגיל 45 ואין להם היום מענה במסגרת החל"ת הוא סדר גודל של בין 500-700 איש. זה הנחת העבודה שלנו. אנחנו יודעים שהפתרון שניתן למורי הדרך במסגרת התכניות שאנחנו מציעים הוא לא אידיאלי, אבל הוא פתרון שיודע לייצר ימי עבודה ברשות הטבע והגנים. הם לא פה בחדר אז אני אצטט אותם, הם די מתקשים למצוא מורי דרך לעבודה כי מורי הדרך עובדים.

שילמד שפה ואז אפשר להעצים אותו על חשבון המשרד. אתה אומר משהו אחר,

אני הבנתי מה הוא אומר. מספר ימי ההדרכה שמוצעים על ידינו ברשות הטבע והגנים, אנחנו מוכנים כמעט להציע כל יום כמה סיורים שנדרש, כל עוד מתקיימים שני תנאים: 1. יש מורה דרך שרוצה לעבוד, כי המטרה של התכנית הזאת היא בסוף לייצר ימי עבודה למורי הדרך,

שיש מי שמשתתף בסיור. אבל זו פחות בעיה.

אנחנו יושבים ומקווים שנצליח לבוא עם עוד פתרונות בהמשך בעיקר בכניסה של תיירים. פיני אני רוצה לשאול שאלה. הרבה מאוד ממורי הדרך, היתרון היחסי שלהם זה שליטה בשפה זרה כי הם בדרך כלל עובדים מול תיירים שבאים מחו"ל ולכן הם לא תמיד יכולים להיות רלוונטיים להדרכה של תיירות פנים. האם חשבתם על איזה שהוא משהו שיכול לסייע לקבוצה הזאת, כי זו לא קבוצה קטנה. צריך להגיד שכל מורי הדרך ללא יוצא מן הכלל, בראש ובראשונה יש להם רישיון להדרכה בעברית ואנחנו מבינים שהרבה מורי דרך עבדו עם אוכלוסייה מסוג מסוים לאורך השנים, שהם התרגלו לעשות את זה ואני מבין גם למה יותר קל להדריך קבוצה של תיירים גרמנים שעושה מסלול והם מאוד סטנדרטיים ומנומסים וקשה לעשות את השיפט לישראלים, אבל המציאות כפתה עלינו מצב שלצערי - - - למה, אל תכפיש את התייר הישראלי.

אף פעם לא מכפישים את הקליינט, אבל בסופו של יום זו המציאות ונכון להיום עם כל הצער שבדבר, אנחנו בראש ובראשונה רוצים לראות את התיירים שחוזרים לישראל. אין פה מספיק תיירים בשביל להעסיק את כל הקבוצה הזאת ואנחנו מחלקים את אותה עוגת תיירות פנים עד כמה שניתן על מנת שיהיה מקור פרנסה לכל מי שרוצה בכך. כמה באמת מבחינת התכנית, מבחינתכם זו כבר הצלחה? אתה אומר שאתם לא מצליחים למצוא מורי דרך, כמה נרשמו, כמה עובדים?

תוקצב שם 10 מיליון שקל - - - זה אני יודעת. עוד יש תקציב שלא נוצל. הסיורים עד כה היו בהחלט הצלחה, אבל צריך לזכור ש- - - יש לכם נתונים קשיחים של כמה מורי דרך נרשמו?

אם תרצי אחר כך אני אתן לך אותם. לא, אני אשמח אם תציג את זה במספר.

כי אנחנו פשוט מקבלים נתונים שונים לחלוטין אז אולי ננסה להדביק את הפער. גם לגבי זה וגם לגבי אותה תכנית עם בתי הספר. לא, אני לא בטוח שיש להם נתונים על זה. קודם כל נפתח ונאמר על התכנית יחד עם רט"ג שפתחנו אותה לכל האפשרויות. אם רשות מקומית מבקשת לארגן סיור היא יכולה לקבל את אותו מורה דרך. אם עמותת תיירות, לדוגמה עמותת הר הנגב מקיימת פסטיבל וביקשה שיהיו שם מורי דרך שידריכו אפשר לעשות את זה. אם סוכני תיירות הפנים שיושבים פה בחדר מבקשים להוציא מוסד גמלאים או איזה שהוא ארגון אחר לסיור קיבלו גם אוטובוס על מנת לתמרץ אותם לצאת ולעשות את זה, וכמובן רשות הטבע והגנים בסיורים עצמאיים שהיא ארגנה. לשם העניין אורגנו בחיפה והגליל המערבי 45 ימי סיור. בטבריה 31, בירושלים וים המלח 123, באילניה ועוד, בתל אביב, 94 ימי סיור, זה מסתכם למאות ימי סיור, מאות ימי הדרכה. שוב, אנחנו ערוכים להגביר את הקצב ככל שיהיה צורך בכך.

ינון אזולאי. שלום וברכה. אני מבקש לדעת, אני מבין שאנחנו מדברים בעיקר כרגע, אתה מדבר על מורי הדרך. לפי החלוקה שיש לך, מה שאנחנו מבינים שיש לך כמה מאות של סיורים אבל כשאתה בונה תכנית אתה יודע בעצם כמה מורי דרך יש לך גם מתחת לגיל 45, אתה יודע גם ברשות הטבע והגנים כמה מדריכים היום הם צריכים, כי אנחנו יודעים שגם כשאתה בא ואתה אומר - - - גם להם הרי היה איזה שהוא ואקום וגם עכשיו הישראלים יוצאים אז אתה יודע שיש, המורי דרך שלהם יכול להיות שגם הם היו צריכים להחזיר אותם באיזו שהיא דרך והם עכשיו נמצאים שם. מי אמר שמורי הדרך שעוזרים לתיירות חוץ יכולים היום למצוא את העבודה שלהם במקום הזה. אין לנו כל כך הרבה שאתה יכול להציף. מדובר אם אני לא טועה על מאות מורי דרך - - - אלפי. אלפי מורי דרך. הוא דיבר על 700, ומהנתונים שיש לנו באמת זה לא כך. אז קודם כל אם עשיתם עבודה של כמה יש לך כרגע מתחת ל-45, והדבר השני, אם באמת יש לכם עבודה מול רשות הטבע והגנים ועוד מקומות אחרים שאתם כן אומרים 'תשמע, כרגע אנחנו צריכים 100 מורי דרך'. זה שיש לך מאות טיולים זה עדיין לא מביא מאות מורי דרך כי אם יש לך ביום ארבעה מקומות שאתה צריך,

אז יש לך ארבעה מדריכים. אז השאלה אם עשיתם את העבודה והאם מורי הדרך בכלל שותפים למתווה, שזה הדבר הא'-ב אני חושב לפני שמתחילים מתווה. מורי הדרך שותפים למתווה, הרי הם עובדים במתווה. המתווה לא היה מתקיים ללא מורי הדרך.

שותפות זה שאתה קורא לו, אתה יושב איתו וביחד אתם בונים תכנית ולא לבוא ולשים לו על השולחן,

לך תתחיל לעבוד'. אנחנו בשיח עם מורי הדרך עם כל אגודות מורי הדרך שאת חלקן אני רואה פה בחדר וחלקן אני חושב שהם בזום, ואנחנו מקיימים את השיח הזה ובסוף יש דברים שאנחנו יודעים לעשות כגוף ממשלתי ויש דברים שאנחנו לא יודעים לעשות. וכמו שאמרנו פה גם נציג האוצר וגם אני התכנית שאנחנו מציגים פה היא לא אבסולוטית. אני לא יודע לתת מענה של 100% לכל צרכי מורי הדרך לשפות אותם על הפרנסה שהייתה להם או כל דברים אחרים. אנחנו עושים את המיטב במסגרת הכלים הקיימים ולהדגיש בפניך זה שלא מדובר על צרכי רשות הטבע והגנים שאומרים 'יש לי במצדה, אני צריך ארבעה מדריכים' מדובר על סיורים שרשות הטבע והגנים בדרך כלל לא עושים, זה לא תפקידם ביום-יום. לבקשתנו הם נענו והם עושים את הסיורים האלה כאקס טריטוריאלי - - - אתה יודע לפרוט את זה למספרים, להגיד לנו 'אנחנו יודעים,

התכנית שלנו ליולי-אוגוסט נמצאת שיש לנו כך וכך מדריכים שהם יהיו משובצים' - - - כמה נרשמו, כמה עובדים. נראה שיש פער מאוד גדול. אני שומעת בעיקר את הכוונה והכוונה נשמעת מצוינת ועל הנייר זה נשמע מעולה אבל נראה לי שבמציאות זה לא ככה. יש פער מאוד גדול. מתוכננים מאות סיורים לתקופה הקרובה. הרישום של האנשים נעשה לפני הסיור. אני לא יודע להגיד ב-15 באוגוסט כמה ישתתפו בסיור בתל אביב. אבל אנחנו מקווים שיהיה ביקוש מלא, וגם אם יש מעט משתתפים אנחנו לא מבטלים.

התכנית נולדה לא על מנת לתת לחם ושעשועים לקהל הישראלי, על מנת ליצור מקומות תעסוקה למורי הדרך. זה הסיבה הראשונית. אז מתוך ה-500 אנשים שמתחת לגיל 45, אתה יכול לומר לנו שבשיעור, 50%, אתם דואגים להם?

אני יכול להגיד שאנחנו צריכים שאותם 500 יבואו ויגידו 'אנחנו רוצים' ויפנו לרשות הטבע והגנים ויבקשו לעבוד, ואני מניח שנגיע למספרים האלה ואפילו יותר. אני אדגיש, שוב, להגיד לך שהם יקבלו משכורת מלאה - - - לא, זה אני חושבת שגם הם מבינים היטב. חלק מהתעסוקה הם - - - אני רוצה שאנחנו נתקדם קצת. טטיאנה מזרסקי בבקשה. אני רוצה, כבוד יו"ר הוועדה, אני רוצה להתייחס להעסקה ויצירת הזדמנויות על ידי משרד התיירות למורי הדרך. גם ברשות הטבע והגנים וגופים נוספים, גופים ממשלתיים,

גם שמענו מנציג משרד האוצר שהושקע סכום של 10 מיליון שקלים לטובת העסקת מורי דרך במקומות שלא היו מועסקים קודם, ואתייחס גם למארגני התיירות הנכנסת שנבדקות שתי אפשרויות סיוע נוספות.

זה הקלת התנאים לסיוע באמצעות קרן השיווק של המשרד, מה שגם הזכרנו והשניה זה סיוע באמצעות הרשות לעסקים קטנים ובינוניים.

קרן את מעודכנת, כי את גם מהשדולה? שהם אוספים ומכנסים, מאגנים משאבים כדי לתת סיוע. לגבי מלונות, משרד התיירות פנה, ואגף תקציבים ומלונאות, רוצים להגיע לסיכום על הסיוע לכל הענף. כן הוא הציג את זה.

תיכף אנחנו נגיע וכאן צריכה להיות גישה ספציפית לענף התיירות. משרד האוצר מחפש פתרונות, זה נכון, אבל אלה פתרונות שמתאימים למשק הכללי ונותנים פתרונות רוחביים, ופה צריכה להיות גישה מיוחדת וספציפית שמתייחסת רק לתיירות. התיירות מכניסה מיליארדים רבים למשק הישראלי והתיירות הראשונה שנפגעה והאחרונה שתיפתח שוב לפעילות.

ח"כ סמוטריץ' בבקשה. אדוני היו"ר, אני מקווה לא להרגיז כאן בדבריי הרבה אנשים. קצת כמו בדיון בשבוע שעבר, לי באופן אישי נורא קשה להבין את האירוע ובטח לגבש לגביו עמדה. כי אין לנו נתונים, קודם כל ברמת המקרו. דיון כזה היה צריך להתחיל בסקירה של משרד האוצר, לשים לנו רגע שקף של מה זה בכלל עולם התיירות. הרי יש מורי דרך ויש מלונאות ויש תחום התעופה ויש היסעים שעסקו בזה הרבה מאוד שנים ויש משרדי נסיעות. אנחנו צריכים קודם כל להבין את ההתנהגות של כל אחד מהחלקים האלה של הענף בתקופה האחרונה. הצפי להתאוששות. הייתי שר התחבורה תקופה מאוד קצרה אבל כשישבנו על עולם התעופה

היינו חייבים להסתמך על כל מיני מודלים של חברות בינלאומיות, מה צפי ההתאוששות של השוק, מה היקפי המחזור היום, מה היו היקפי המחזור. אמרתי קודם שאני לא רוצה להרגיז, יש פה קצת חוסר פרופורציה. אז יש 500 מורי דרך, אנחנו מתעסקים בזה חצי שעה, לא נתנו פתרון לנשים הריוניות שיש כנראה הרבה יותר מזה, בשבוע שעבר, או נתנו מענה חלקי. אז בסוף צריך שניה אחת להסתכל על כל העולם הזה של התיירות. להבין אותו רגע, לקבל את הנתונים שלו אחורה, הווה ובעיקר צפי עתידי.

אני לא אהיה פופוליסט, אם נניח אין לנו צפי בחצי השנה הקרובה להתאוששות של הענף, אז צריך להגיד למורי הדרך הצעירים 'חברים, תלכו למצוא עבודה זמנית אחרת'. אני לא מדבר עכשיו על מבוגרים, אבל מורה דרך צעיר בן 30 שעשה רישיון יכול להיות מלצר חצי שנה. נורא נחמד לגלגל את כל האחריות על המדינה. בואו נראה מה קורה עם משרדי הנסיעות. הניסיון פה - - - עכשיו אנחנו נשב ונראה, תיכף נרד לרזולוציה, תגידו לנו רק באיזה פארק ברט"ג יש עכשיו סיורים, באיזה ימים באיזה שעות וכמה בדיוק מורי דרך אמורים להיות מועסקים שם. אני אומר את זה לא בזלזול, אבל אי אפשר בלי לראות תמונת מקרו, אי אפשר בלי להבין צפי. כשאתם ישבתם ובניתם תכנית, על איזה מודלים בניתם? אתם מעריכים שהשוק יתאושש,

מחרתיים, עוד שלושה חודשים, עוד חצי שנה,

כשהחלטתם שאתם רוצים לתת מענה.

אם ההערכה היא שהשוק אמור לחזור למה שהוא היה קודם, ואני גם לא פותח עכשיו דיון ארוך האם יש לנו אינטרס לשמר אותו כזה או לא, האם עולם התיירות בכלל לפחות במונחי מקרו כלכלה, תורם לתמ"ג,

שווה השקעה של 2.5 מיליארד שקל סובסידיה בכל מיני דרכים של פטורים ממע"מ וכולי או לא, אני לא נכנס כרגע לזה, זה אירוע שצריך לעשות אותו בתקציב עם חוק הסדרים. אבל נניח שאנחנו בעולם הישן שמה שהיה הוא שיהיה, זה ריאלי, לשם אתה חוזר או שאתה אומר 'חבר'ה הענף הזה לא יחזור למה שהיה'. יושבים פה אנשי התעופה. אנחנו הערכנו שעולם התעופה לא יחזור להיות מה שהיה, ולכן בוא נגיד עכשיו, ניקח את 6,000 עובדי אל על ונשאיר אותם as is. זה לא עובד. אז הייתה תכנית וחלק פרשו, וחלק יצאו לפנסיה מוקדמת, וחלק עברו למודלי העסקה אחרים וחברות מסוימות נמכרו, וחברות מסוימות, אתה מתכנן את השוק ככל שאתה רוצה להתערב בו כמדינה. אתה יכול להגיד 'אני לא מתערב' אבל החלטנו להתערב כמדינה, אז מרגע שהחלטנו להתייחס לענף ספציפי חייבים להבין אותו איך הוא מתנהג, מה צפי ההתנהגות ההמשכי שלו, למה אנחנו חושבים או בתוך הנתונים העובדתיים האלה לאן אנחנו חושבים שנכון לקחת אותו ואולי הוא לא יחזור להיות מה שהיה. לפעמים זה נורא כואב,

כשעולם משתנה אז צריך לעזור לאנשים לחפש דברים אחרים, לתת להם ודיברתי על זה גם בפעם הקודמת הסבות מקצועיות והכשרות מקצועיות. אני מרגיש שאנחנו כאילו עומדים קצת בלחץ פוליטי כי אלה קבוצות שעובדות נכון מבחינתן,

אז עכשיו שמים פוקוס על הדבר הזה.

הוגן לא הוגן מול קבוצות אחרות שלא הצלחנו לתת להן מענה. ואני אומר את זה גם ביחס למה שאני פתחתי לקבוצות אחרות. אם לא תהיה לנו תמונת מקרו נורמלית, ואני באמת אומר, קחו שניה את כל עולם התיירות, מפו לנו אותו רגע לענפים - - - יש להם את זה. אני אומרת לך שהם הכינו תכניות.

משפט אחרון, אני אומר לך כיו"ר וזו באמת החלטה שלך, אם באנו לדיון נחמד ציבורי, כל אחד יוכל להעלות אחרי זה לסטורי שלו סרטון של מה שהוא אמר והוא דאג לחבר'ה,

אם אנחנו באמת רוצים דיון אמיתי שיש לו השפעה אתה כיו"ר צריך לתבוע מאנשי המקצוע שבאים פה להציג 'תציגו מצגות נורמליות, תנו לנו את הנתונים, תסבירו לנו את הרציונל למה החלטת שללכת על המתווה של 40% פחות במלונות לפי חדרים ודווקא ל-X חודשים זה בסדר, ולא משהו אחר. למה החלטת שזה המענה שלך למורי הדרך, למה זה לחברות ההיסעים, למה זה לסוכנויות הנסיעות, תסביר שניה'. אני לא יודע, אני עוד לא יודע אם כן או לא.

לא נתנו להם כלום. אבל בסוף אם אנחנו לא נבין את עולם התיירות על ענפיו השונים, תמונת מצב של כל אחד ובעיקר צפי, בוא נבין לאן הדבר הזה הולך.

שמנו פלסטר,

זרקנו עוד קצת כסף. ואני לא מזלזל, עזרנו לאנשים. בסוף כל אחד הוא עולם ומלואו, להחזיק את המים בתקופה קשה,

אפשר לחלק פה כסף להמון אנשים שאין להם במדינה.

ואם לא נכון לשמר את השוק הזה כמו שהוא אז לא צריך לשמר אותו כמו שהוא, גם מזה לא צריך לפחד. אני מבחינתי כרגע באתי, זה נורא נחמד, נביע סולידריות, כולנו תומכים בכם, הכל טוב, תצביעו לנו בבחירות הבאות. זה כל כך לא רציני שזה, אי אפשר - - - אני רוצה להתייחס למה שאמרת בכמה היבטים. 1. הוצגו פה פתרונות שבסך הכל משביעי רצון לשני ענפים. מי אמר שהם פתרונות טובים? מי אמר שהם משביעי רצון? מה תעשה בעוד חודשיים-שלושה כשהם ייגמרו ולא יהיה שום שינוי בתמונת המצב, ונחזור לפה עוד פעם. בצלאל לא הפרעתי לך. כבוד היו"ר, פתרון לעובדי אל על לא הוצג פה. לא דובר אפילו על אל-על. עוד לא הגענו לשם. כי האוצר לא התייחס בכלל לאל-על. עוד לא הגענו לשם. הוא התייחס למורי הדרך. הוא לא התייחס לאל-על בכלל. אדוני אתה בקריאה ראשונה. אני לא צוחק. אתה בקריאה ראשונה. אני אמרתי שאנחנו נגיע לתעופה, אנחנו נגיע לתעופה. אם תהיה לך סבלנות אז נגיע. אם תפריע ייגמר הזמן כי ב-15:00 אני עובר לדיון אחר. ואז זה יידחה. דיברנו כרגע על שלושה סקטורים. שניים מאוד גדולים, אחד ספציפי. אחד זה נושא של המלונאות שההסכם שהושג, הוא הושג בשיתוף פעולה ומשא ומתן מול ענף המלונאות ואני מבין שהוא לשביעות רצון של שני הצדדים. כמה כסף זה?

סדר גודל של 60 מיליון שקלים. ואני מבין שזה עד סוף שנה, נכון? כולל מלונות שסגורים היום? הוא אמר את המתווה וזה משא ומתן ארוך. אבל יש עוד כמה ענפים שלא - - - איתם בכלל למשא ומתן.

זה ענף אחד. הענף השני זה כל מה שקשור למארגני תיירות נכנסת, שגם שם ברור לכולם - - - לא הבנתי, מה המשפט? מארגני תיירות, זה כנסים. שגם שם ברור לכולם שהענף הזה מאוד מאוד נפגע מתוקף העובדה שפשוט אף אחד לא נכנס למדינה. רק במשורה, כפי שאמרו הנציגים של משרד התיירות. וגם שם זה תוצאה של משא ומתן שהוא גם, אני מבין, לשביעות רצונם של גורמי המשק, שאני חושב שזה מאוד מבורך שמשרד האוצר ומשרד התיירות לא מקבלים החלטה מהשמיים ובאים ומנחיתים אותה. לכן על זה צריך לברך. כל הסוגייה של מורי הדרך, אני מסכים איתך שמדובר בקבוצה קטנה יחסית שאנחנו משקיעים בה המון מאמץ, ואגב אם אתה שואל אותי, אני נגד מתווה תמיכה. כפי שבחוק החל"ת אנחנו הצגנו כל מיני פתרונות לעידוד התעסוקה לאוכלוסיות כאלה ואחרות גם כאן אני חושב שזו הדרך, ולכן מה שאני מבקש לעשות זה לשבת יחד עם הארגון, אנחנו ישבנו יחד עם אפרת אתמול עם הארגון הזה, מעבר לשתי התכניות שאתם הצגתם שזו התכנית של רשות הטבע והגנים והשתלבות בבית ספר קיץ של משרד החינוך, יש להם עוד רעיונות שאני חושב שאתם חלקם אפשר ליישם. הפתרונות שלהם גם הם מבוססים על עידוד תעסוקה. הראל, מה המסגרת של ה- - - כרגע יש סדר גודל שם, נשאר משהו כמו 5 מיליון שקל בעולם של ה- - - אני מבקש לבדוק אופציה להגדיל את המסגרת הזאת, לפחות בעוד 5 מיליון שקלים מתוקף ההבנה שאנחנו א. לא יודעים מה המספר של מורי הדרך, שאגב, החבר'ה במשרד התיירות, נראה לי שאפשר איך שהוא להצליב נתונים ולבדוק את המספר הזה. מהממ"מ ניתן שבמארס 4,000. כן, 4,000 אבל כמה עצמאים וכמה מתחת לגיל 45 וכמה מקבלים חל"ת וכמה לא מקבלים חל"ת זה אירוע קצת מורכב, אתה מציג סקר שראיתי אותו אתמול והסקר הזה לא מבוסס על מדגם מייצג, אז גם אליו אני לא יכול להתייחס בצורה מוחלטת. זה לא מדגם מייצג סטטיסטית כי אתה לא יודע - - - לכן זה לא סקר שאפשר להתייחס אליו במעמד קבלת ההחלטה. לכן מה שאני מבקש, משרד התיירות, אני יודע שיש לכם רצון לסייע ושר התיירות עושה באמת מאמצים לסייע גם לאוכלוסיה הזאת, תנסו לשבת ביחד ולהקשיב גם לשטח לראות פתרונות שיש להם, ואולי אפשר להכניס לאותה מסגרת,

תבדוק אם אפשר להגדיל אותה, האם אפשר להכניס לאותה מסגרת פרויקטים נוספים שיגבירו את ההשתתפות של מורי הדרך כפתרון תעסוקתי.

נבדוק, אני אחזיר תשובה. ובמיוחד אני חושבת ומאוד מסכימה עם אלכס, אני חושבת שעצם זה שלא ישבתם איתם בכלל היא תקלה חמורה. זה לא נכון אבל. יוני, אנחנו ישבנו לפני שבוע?

לנה היא לא סגנית שלך? היא דיברה בטלפון רבע שעה - - - לא נכון. חבר'ה, פיני - - - זה פשוט שקר. אין הגדרה אחרת למה - - - זה לא נכון, ישבתי עם הסגנית - - - פיני, אני יודע שישבתם ודיברתם, אבל בסוף אתה יודע, אם תשבו עוד פעם לאף אחד לא ייפול הכתר מהראש. תשבו ותדברו. אנחנו יושבים ומדברים. בואו, צריך לשים, זה לא ככה אבל. ברשותך רק לשים דברים על דיוקם, ישבנו ושמענו - - - לא,

אנחנו יוצאים פה מפרופורציה. לא יכול להיות שעל אוכלוסייה של 6,000 איש אנחנו מדברים רוב הדיון. אני רוצה להתקדם. אגב, אוכלוסייה של 6,000 איש זה דבר חשוב מאוד.

אבל אנחנו פה מציעים פתרון. אנחנו פה כן מתקדמים לכיוון פתרון. זה גם לא דיון אחרון ח"כ טיבי. כן, חברי הכנסת שרצו לדבר. אוסאמה בבקשה. רק משפט אחד אדוני היו"ר. מדובר בסוגיה כואבת מאוד שבאמת אני מברך את אדוני היו"ר שנכנס לעניין וקיים דיון ויש באמת, צריך להתחיל משא ומתן בין משרד התיירות והאוצר עם הקבוצה הזאת, איך שמצאו פתרונות למלונאות ולארגוני התיירות הנכנסת צריך גם למצוא פתרון לעניין הזה של מורי הדרך. עניין רשות הטבע והגנים זה חשוב, אני מזכיר לכולנו שהיו סכומים ניכרים מאוד בעניין ההכשרות המקצועיות, שזה לא נוצל כי זה הלך, הייתה מחלוקת בין משרד האוצר למשרד העבודה וכל הכספים האלה נתקעו. אז אפשר לנצל חלק מהכסף הזה - - - הכסף הזה קיים - - - לכן אני אומר, זה יעזור בפתרון. הכסף הזה קיים ויותר מזה, אני מזכיר לך שבמתווה החל"ת מי שנכנס להכשרה מקצועית מקבל 100% דמי אבטלה. אז גם זה משהו שצריך לקחת בחשבון. כן. נירה בבקשה. צהרים טובים. אני רוצה להגיד כמה דברים ובצלאל, חשוב לי להתייחס למה שאמרת כי דיברת על נתונים ועל עכשיו ועל כרגע, אז אני רוצה כרגע בהוגנות לקחת גם אחורה ולומר שכבר במארס 2020 הממ"מ עשו עבודה מאוד רצינית על נושא ענף התיירות על כל המרכיבים שלו. לא רק שהוצגו הנתונים והכל, גם הוצגו התרחישים, הוצג גם מה נעשה במדינות אחרות. בעצם הדיון שהיה בממשלה הקודמת היה צריך להגיד 'אוקיי, לא לחכות היום למשבר' אלא מה עושים וללמוד מה עשו באיסלנד ומה עשו בפורטוגל ומה עשו בכל המקומות האלה. אז ככה הערה בינינו, בקטע של לכבד אחד את השני - - - אבל מה ההערה? הייתי באופוזיציה גם בממשלה הקודמת, זה בסדר. אני פטור מאחריות. לא, אני אומרת, אני מדברת על זה שהייתה כאן ממשלה. אני הבנתי מדבריך שכאילו לא, כאילו מה אנחנו עושים עכשיו. לא, אני דיברתי רק על הדיון בוועדה הזאת. אני לא מכיר את הממ"מ הזה ואני גם לא בטוח שמשרד האוצר חותם על מה שכתוב שם ובנה את המתווים שלו בהתבסס על זה.

כל חברי הכנסת פה ולא משנה כמה קשה אנחנו עובדים וזו אמירה, צריכים לבוא וללמוד את הנתונים האלה. הם קיימים. זה יקל עלינו בקבלת - - - אני רק אומר לך מניסיון, זה לא אומר שיש הלימה בין הנתונים של הממ"מ לנתונים של משרד האוצר ומשרד התיירות. אז יבואו, אנחנו נלמד אותם וכמו שאני הולכת לשאול את הנתונים פה, כמו שאמרתי 4,000 ואומרים 2,000 או כל מיני דברים אחרים, והגופים שיושבים כאן, כולל ח"כים מהממשלה, אני שואלת מה נעשה בשנה ומשהו הזה שהביא אותנו לברוכ הזה. עכשיו בעצם יש שר תיירות שנדרש לתקן את כל מה שלא עשו ולא תכננו ולא עשו תיקון סטיות תקן במשך שנה ומשהו. זאת השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול. ואם אנחנו גוף לבקרה כי אנחנו ועדה אז אחד הדברים שאנחנו צריכים לתחקר שלא נגיע עוד פעם למקום הזה, ונראה למה לא עשו שנה ומשהו. אז ההערה הזאת הייתה מאוד חשובה לי. אני אשמח לדעת, מהגופים לא שמעתי בהתייחסות, אני אשמח לשמוע, מה נעשה לאור הוועדה שהייתה במארס ומה קיבלתם ואיך אתם, כי היו גם הערות להיערכות הגופים, איך לקדם, לצמצם, כדי שנכיר ותשלימו את התמונה כי היא לא קיימת לי.

כן. חבר הכנסת מאזן גנאים בבקשה. אדוני, אנחנו יכולים לדבר עד מחר. אם לא נשמע את האנשים שבאמת כואב להם, אני מרגיש שהם יושבים על קצה - - - אז אנחנו רוצים להתקדם אבל ברגע שחבר כנסת מבקש לדבר אני נותן לו. אתה יודע מה, אני מוותר. אני רוצה לשמוע אותם כי אני חש את הכאב שלהם אז בואו נשמע אותם.

בסדר גמור. כן, חבר הכנסת ינון אזולאי. לגבי הענף של סוכני הנסיעות, אני מאמין שתיכף ידברו אבל אני גם לא יודע, אנחנו כן נבקש לדעת כמה כסף הוקצה וכשמדברים על שנה - - - אבל דיברו על זה. לא דיברו על זה. גם דיברו על הכסף.

לא, חבר'ה, הוא אמר, 40, 45 מיליון שקל מסגרת לסוכני הנסיעות.

לא, לא לסוכני הנסיעות. סליחה. לתיירות נכנסת. סליחה. אז אני מבקש לדעת גם על סוכני הנסיעות בדיוק את החלוקה ואיך בדיוק הפתרון בשבילם והדבר הנוסף זה התעופה. אני מאמין שאתה תיתן גם לחברת אל על ולכל היושבים פה כמובן שידברו. אבל סתם שאלתי קודם,

דיברנו על המתווה של ה-45. שבוע שעבר ישבו פה אל על שאמרו שיש להם כ-2,000 עובדים ושאלנו אותם כמה יש להם מתחת ל-45. מדובר על כ-1,100 עובדים שנשארים שיצאו מהמסגרת של החל"ת שהם מתחת לגיל 45. כלומר שיש עדיין למעלה מ-50% של עובדים שאין להם מענה והיה חשוב לדעת פה עכשיו מה המענה לאלה. אני לוקח את אל על כדוגמה כי היא חברה אולי שמובילה, אבל יש פה עוד חברות תעופה וצריך לשמוע על כולם מה באמת המענה לאותם אלה שמתחת לגיל 45. כי אנחנו רק רואים שהקורונה עולה ועולה ויכול להיות שגם את השמיים עוד מעט יסגרו לנו. מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתקדמים. ינון, צריך להדגיש שהם בהסכם הבראה של המדינה. המדינה הוציאה אותם לחל"ת עד סוף השנה. זה לא יצאו מעצמם. הם גם לא יכולים להתפטר. אי אפשר לפטר אותם גם.

נציגי אל על בבקשה. סליחה.

לפני שאנחנו אומרים את דעתנו אפשר לשמוע את הפתרון? לא, קודם כל חברי כנסת. אחמד טיבי. נושא מורי הדרך הוא נושא כואב. אנחנו בקשר עם מורי הדרך במיוחד בתקופה האחרונה. יש רושם שהם לא קיבלו את היחס הראוי, למשל באמצעות פגישת עבודה ישירה להקשיב לטענות שלהם למצוקה בכל תקופת הקורונה. הפתרונות שהוצעו להם הם פתרונות שבלשון המעטה אפשר לומר שהם לא מספקים, ולכן אני חושב שזה המקום לתת להם הרגשה שהוועדה תעשה הכל כדי ש-6,000 משפחות, וזה מספר גדול,

6,000 משפחות - - - עכשיו גם אתה, אל תיתן לי הערות.

אני אגיד לך הערות, במיוחד לחברי כנסת ש- - - חבר'ה, אנחנו מבזבזים את הזמן של הדיון.

יש לנו 35 דקות ויש עוד הרבה ענפים שאנחנו צריכים לדבר עליהם. כי אמרת שהם רק 6,000. אני לא אמרתי את המשפט הזה. תצטט לפחות את מי שאמר את זה. לא אני אמרתי. אבל לא זו הבעיה. לא, אני לא אמרתי את זה. אז לפחות תצטט את מי שאמר והוא גם חזר בו, אז למה אתה מצטט אותי כמי שאמרה את זה? סתם כי בא לי.

רוצה לחזור לנושא.

ועדת הכספים חייבת לעמוד לצד מורי הדרך וצריך לומר את זה גם למשרד התיירות, אבל מתחת ידיה של ועדת הכספים יוצאות החלטות לגבי קורונה, לגבי מענקים, ואסור שהם ילכו לאיבוד. תודה רבה. תודה. הראל יש לך תשובה לגבי המסגרת? אתה יכול לחדד את השאלה? מסגרת של מה, של מורי הדרך?

דיברתי עם ה-, כנראה שתהיה אפשרות לעשות מה שאתה מציע. נשמח לראות רק איך בדיוק וכמה, אבל ברמה העקרונית זה משהו שהוא אפשרי. אני אשמח אם תוכלו להודיע על זה מוקדם ככל שניתן. הוועדה מבקשת, ואני חושב שזה בהסכמה של כולם, להכפיל את המסגרת של- - - אז אני אומר, זה אפשרי, רק צריך לראות עבור מה בדיוק צריך להכפיל. אז כדי לסיים את האירוע של מורי הדרך, אני מבקש ממשרד התיירות לקיים דיון, פגישת עבודה עם מורי הדרך,

האם אפשר לראות ולשמוע את הפתרונות שיש להם לעידוד התעסוקה ולהכניס את זה באותה מסגרת תקציבית שאנחנו כרגע קבענו ואני מקווה שנקבל עליה אישור מיוחד. נקיים ברצון ישיבה כזאת בדיוק כמו שקיימנו עם סגניתו של יוני שפירא שנמצאת פה במשך שעה וחצי לפני כשבוע וחצי. זה שיש לו אמנזיה רגעית - - - אני לא רוצה חבר'ה, באמת, בסוף לא תמיד התחושות הן זהות משני הצדדים לכן אני מבקש לקיים עוד פגישת עבודה בלי שום בעיה. מיכל וולדיגר בבקשה. יש לי רק הערה קטנה לגבי חברות,

הבנתי פה שיש מלונות שבאמת הפסידו 40% וכולי. האלה אם אין מדד אובייקטיבי לדוגמה כי יש גם חברות שהן קטנות, כל מיני סוגים של עסקים, ש-90% מההכנסות שלהן היו מתיירות והם נפגעים. כלומר אין תיירות נכנסת, הם נפגעים ואין להם שום פיצוי כי הם לא נכנסים למלונאות. מה עושים עם אלה? למה לא קובעים איזה מתווה, אם כבר עושים את המתווה הזה, של אוקיי, יש קריטריונים שהעסק הוא 90%, 100% - - - איזה קריטריונים? אנחנו לא נגמור עם זה.

חנות יודאיקה שבנויה על תיירים,

צריכים להוכיח - - - תקשיבו חברים, אני חייב רגע לשים פה מסגרת לדיון הזה. צריך להבין, ואגב, אני פה מתחבר מאוד למה שבצלאל אמר. בסופו של דבר למדינה אין יכולת וזה גם לא יהיה אחראי לנסות לחזור למסלול שהיה במהלך שיא משבר הקורונה, זאת אומרת סיוע רוחבי לכולם. לכן צריך לקבוע איזה שהם גבולות גיזרה. אנחנו כרגע התקדמנו בשלושה נושאים ויש לנו, לפחות לי, עוד שלושה נושאים שעליהם אנחנו צריכים להספיק לדבר. ואני גם יודע שלשלושת הנושאים האלה כרגע אין פתרונות ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מייצרים את הפתרונות. אז הסקטור הראשון שאני רוצה לעבור אליו שכרגע יש לנו שם בעיה ועוד לא הגענו לפתרון זה סקטור התעופה ששם כרגע אין לנו איזה שהוא מתווה. לכן אני אשמח לשמוע קודם כל את נציגי אל על כדי להבין שוב, אבל אני מבקש קצר חברים כי יש לנו עוד אנשים.

תחליטו או סמנכ"ל כספים או יו"ר הוועד - - - - - יוני, אני חושב שהתקדמנו מאוד בנושא של מורי הדרך, אני חושב שאין טעם להרחיב יותר בוועדה - - - כבוד היו"ר, שתי מילים. שתי מילים. כאשר יש לי פה מורה דרך שיושב כאן שהוא נרשם בראשית המתווה לפעולות רט"ג והוא קיבל שלושה ימי עבודה לאוגוסט הקרוב, זה לא פתרון עם רט"ג. רט"ג נותן פתרון למורי דרך בתיירות פנים. יוני, ביקשת שתי מילים. אני אומר לך שוב פעם, תשבו לפגישת עבודה, תציג את הדברים האלה במסגרת פגישת העבודה. כל הנתונים האלה הם כואבים אבל הם לא יביאו לפה, בוועדה, לשום פתרון. כדי למצוא פתרון חייבים פגישת עבודה אז תעשו את הפגישה.

בבקשה נציגי אל-על. יש לי קודם כל שאלה להראל ולמשרד האוצר. יש לכם מתווה שהכנתם לתעופה שאתם רוצים לחלוק איתנו? פה אין מתווה לענף התעופה, יש פה מתווה לענף התיירות, מה שהצגתי זה מה שיש - - - אני רוצה שניה להבהיר את הנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אנחנו בחודש פברואר, בסוף ינואר החליטה המדינה לסגור את נתב"ג הרמטית, אנחנו לא נכנסים לשיקולים אם זה טוב או לא טוב. אחרי זה היה מאמץ אדיר להגיע להסכם, מתווה של כל 2020, לקבל איזה שהוא מתווה סיוע, לא קיבלנו מתווה סיוע. קיבלנו אפשרות למכור כרטיסים למדינה מראש, 210 מיליון דולר. גם זה לקח חודשיים עד שקיבלנו. בסוף מאי קיבלנו 210 כדי להחזיר כסף ללקוחות, כדי לסגור את הפערים של פיטורים של 2,000 עובדים. אנחנו מיד התחלנו בפיטורים והיפרדות של 2,000 עובדים,

ויש פה את נציג הוועד, גם זה היה, אחרי שקיבלנו את הכסף מהמדינה היינו צריכים לסגור עם הוועדים, להסכים על 2,000 עובדים על מתווה שמיד נתחיל עם הפיטורים. ואנחנו בשלבי סיום של 2,000 עובדים שהם שליש ממצבת כח האדם. עכשיו אנחנו נמצאים אחרי "שומר החומות" שרק הקשה עלינו ברמה התזרימית וברמת התפעול, רק הוכיח כמה שלא ניתן לעבוד ללא אל על והתעופה האזרחית כי הייתה סכנה, ואני לא ארחיב במילים, הייתה סכנה על כל ענף התעופה, להשבית את התעופה האזרחית וללא עבודה נמרצת שלנו בערב שבועות לפתוח את השמיים ולייצר תעופה תחת טילים ותחת מתווה חריף של המדינה שהשביתה את התעופה גם לפני כן, אנחנו נמצאים במצב שב-1 ליולי דחו את כניסת התיירים לארץ ל-1 לאוגוסט ומי יודע מתי זה ייפתח. אנחנו נמצאים עם מתווה שהמדינה לא הסירה את ההגבלה של חזרה מבידוד של ילדים. למעשה כל ענף התעופה והתיירות חוץ מושבת לגמרי. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נותנים שירות למדינה,

בנושאים שהשתיקה יפה להם, נותנים שירות באמת עם 32 מטוסים שהם חצי ריקים, מנסים להברי את החברה אחרי שכבר פיטרנו את העובדים, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מנסים להמריא, במקום זה המדינה מחליטה, אנחנו לא מתערבים כרגע, אנחנו לא אומרים אם פתרון הוא טוב, הוא פתרון של למצוא פתרון שחיים עם הקורונה או פתרון שמשביתים את המדינה וממגרים את הקורונה. אבל אנחנו אומרים שאם המדינה מחליטה שוב לסגור את השמיים, לסגור את תיירות החוץ. אנחנו מבקשים, אין לנו אפשרות אחרת, אנחנו נמצאים במצב שגם ככה מחצית מהעובדים נמצאים בחל"ת, אנחנו פיטרנו שליש מהעובדים, אנחנו נמצאים עם 2.2 מיליארד דולר חובות, כשאנחנו עושים את המקסימום כדי להצליח ולא מקבלים מהמדינה שום דבר. הייתי אצל החשכ"ל לפני חודש וביקשתי לפתוח לנו את המתווה של הלוואה בערבות מדינה. אנחנו עובדים עם בנקים זרים, יש לי הצעה ביד שיכולה לתת לנו סיוע. רק תתנו את הערבות שאנחנו לא קיבלנו.

אנחנו לא קיבלנו הלוואה לעסקים גדולים. תפתחו לנו את הסיפור הזה. יושבת פה לידי סמנכ"לית משאבי אנוש ויושב שרון בן יצחק יו"ר ועד העובדים. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כל הסיוע הזה להשלמת הכנסה לעובדים זה לא רלוונטי אלינו. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא צריכים עובדים. אנחנו עכשיו עם מצבת עובדים של 2,500 עובדים,

אין לנו ביקוש לעובדים. אנחנו מבקשים את מה שצריך לעשות כדי לעזור לנו לשרוד. אי אפשר שהמדינה תחליט, תבינו, אי אפשר שהמדינה תחליט לסגור את השמיים ולסגור את התעופה ובד בבד תגידו 'תסתדרו'. זה לא עובד ככה. תודה רבה. אני אתן לשרון, שניה. אז אני מבין שהבעיה של אל על היא מעבר לעובדים שנמצאים בחל"ת. יש בעיה יותר מורכבת. אנחנו צריכים שיפתחו לנו קודם כל את ההלוואה בערבות מדינה לעסקים גדולים, כי אנחנו מעולם לא קיבלנו אותה, עם כל האנדרלמוסיה שהייתה בשנה שעברה, לא קיבלנו הלוואה בערבות מדינה. זה מיד אפשר לפתוח את זה, יש לנו ערוץ מול אגף תקציבים והחשכ"ל, רק שיתייחסו אלינו. לאחר מכן אנחנו צריכים פתרון לנושא של החל"ת והעובדים, יושבת פה יהודית סמנכ"לית משאבי אנוש ושרון בן יצחק, אם תואיל בטובך לשמוע מילה לגבי המצוקה של העובדים, שהיא קשה ביותר, קשה ביותר. אז גם לנושא של החל"ת אנחנו צריכים פתרון מעבר לגיל 45. כי אנחנו, אחרי שנוציא עכשיו לחל"ת אנחנו נהיה עם עוד 1,500 עובדים מהמצבת הקבועה שתישאר אחרי ההתייעלות שהם מעל גיל 45 שאין להם פתרון.

אני רוצה להתקדם. שרון בבקשה. צהרים טובים. מכובדיי, אני לא מכיר מקום עבודה,

שספג את המכה, כל אחד ברמה שלו, כמו אל על במדינה, שספג את המכה כמו שהוא ספג אותה. ריכוזיות של 6,500 עובדים שיום בהיר אחד הכל נסגר,

וכמו שהזכיר הסמנכ"ל לקחנו את האחריות, חתמנו על הסכמים, כמו שאמרתי בפעם האחרונה. אין לנו אפשרות, רבותיי, אני מתריע בפני כולם פה. לא לחינם מניית זהב עדיין שמורה לחברת אל על. ממשלת ישראל מחזיקה מניית זהב, זו החברה הלאומית של כולנו. יש פה אחריות לאומית לשמור על החברה. אני מתריע פה היום על סכנה קיומית תרתי משמע. סכנה קיומית לחברה, אני אפרט, וסכנה קיומית לעובדים.

יש לנו 2,000 עובדים, 1,000 מהם הזכיר ינון, את הנתון הזה, 1,200 מתחת לגיל 45 ואין להם פתרון.

אלה עובדים מוחלשים, אלה עובדים עם הכשרות מיוחדות. אי אפשר, הם גם חתומים תחת הסכם, הם לא יכולים לחפש שום מקום עבודה אחר ולא כמו פתרון ששמעתי פה שאפשר תקופה מסוימת ללכת לעבוד לתקופה.

אם אנחנו נאבד את העובדים האלה רבותיי, ביום שאנחנו נחזור לטוס לא תהיה לכם תעופה לאומית בישראל. אלה עובדים שלוקח 10 שנים, 12 שנים לחתום על מטוס. מטוס באוויר, אפס תקלות, אני מזכיר. אין אפשרות רבותיי, רבותיי בכל העולם לקחו והבינו הממשלות, ונתנו מענקים לחברות התעופה הלאומיות שלהם.

ואין להם את הפריבילגיה של מדינת ישראל של אי נצור,

אני לא אחזור על דברים שכולנו מכירים.

אם כל העולם עשה את זה, נתן מענקים, אנחנו דרשנו מענקים, לא רצינו להיכנס לפיטורים המוניים, נכנסנו לפיטורים האלה כבוד היו"ר, פיטרנו 2,000 עובדים. נכון לרגע זה אם אתם לא תקבלו החלטה ואני מבין שיש לכם את כל העולם על השולחן שלכם,

יש כאלה - - - שרון, מה שאתה אומר שפיטרתם 2,000 ונשארתם עם 4,500. נשארתי 4,500 מתוכם 2,000 בחל"ת, 1,200 מהם מתחת לגיל 45. עליהם אנחנו דנים פה כרגע. אנחנו מבקשים למצוא פתרון ל-1,200 האלה - -- לאיזה היקף פעילות חזרתם היום מול - - - אני אענה על זה ברשותך. אבל אני לא שאלתי שאלת משאבי אנוש. שאלתי לאיזה היקף פעילות - - - אנחנו כרגע ב-35% ביוני. ציפינו להיות ביולי ב-40% אבל כרגע זה רק הולך ומידרדר. בהשוואה למה? ב-2019. בהשוואה לחודש זהה ב-2019? נכון.

וכל ההסכם עם המדינה שנחתם פה לפני שנה-שנה וחצי, שכלל הלוואה בערבויות מדינה וכלל כניסה של החשכ"ל מול הבנקים על ערבויות על המטוסים שיש ואולי קצת - - - היו דיונים על שאלת הבדק, מוציאים/לא מוציאים. אני אסביר. אנחנו קיבלנו, שנה שעברה ב-2020 אל על הפסידה 590 מיליון דולר. 590 מיליון דולר הפסדנו בשנה שעברה.

זה לא שנה ראשונה שהיא מפסידה.

אבל הפסדנו אולי 30, 50 מיליון דולר, כל הזמן הייתה טרוניה, הנה התייעלנו, שליש ממצבת כח האדם התייעלנו, פתחנו הסכמים קיבוציים הפחתנו שכר. בואו נשים את זה כרגע מהשולחן, הגיעה הנהלה חדשה,

מה מתוך הסיכומים שהיו עם המדינה - - - עכשיו אנחנו הגענו עם הפסד של 590 מיליון דולר ב-2020, אנחנו קיבלנו, עשינו מתווה, בסוף לא קיבלנו הלוואה בערבות מדינה - - - לא קיבלתם 400 מיליון דולר? לא, לא קיבלנו. כי לא רציתם או כי לא היו מוכנים לתת? לא, כי האוצר החליט שהוא הולך על מתווה אחר. האוצר נתן לנו הלוואה אחרת, הלוואה של 210 מיליון דולר כנגד כרטיסי טיסה לשירות הבטחון ומטוסאים שטסים במטוסים. ההלוואה הזאת אמנם ל-20 שנה, אבל ההלוואה הזאת, 210 מיליון זה טיפה בים כי רק ההחזרים ללקוחות שהיו לנו ערב הקורונה עמדו על 350 מיליון דולר. אנחנו החזרנו לפני ההלוואה 150 מיליון דולר, יש לנו פיצויים מוגדלים ופיטורים שהגענו להסכם עם הוועד 70 מיליון דולר, זאת אומרת הכסף הזה התאדה ביומיים אחרי זה. אגב, שליש ממנו נכנס מיד לקופת נאמן. זאת אומרת הסיוע הזה היה נקודה אחת שקשורה להיסטוריה, לא הספיקה לכסות, אולי שליש מ-2020. אנחנו נמצאים במצב שלקחנו על עצמנו אחריות, הכנו תכנית התייעלות, אנחנו עומדים בה פיקס. אני רק רוצה להגיד שכרגע, כל תכנית ההתייעלות, אם אנחנו ממשיכים עם דאגה רק לבריאות בלי דאגה - - - אחרת, אנחנו לא יכולים להתמודד. לא יכולים. צריכים את ההלוואה בערבות מדינה.

אדוני היו"ר רק משפט סיום. שניה, שרון, האירוע ברור. אבל הפריעו לי באמצע, משפט סיום ברשותך.

מכובדיי, אי החרגה של העובדים האלה, אני אומר לכם, טיפת האויר האחרונה. הם שנה וחצי בחל"ת, הם תחת חובות, קשה קשה מאוד, תחשבו, שנה וחצי, מכת האויר האחרונה, אם אתם לא תחריגו אותם האנשים האלה ברחובות ולא מתוך איום. האנשים האלה ברחובות. תודה רבה. זה אצלכם.

חבר הכנסת סמוטריץ'. אני קצת מכיר את סוגיית אל על, עסקתי בה בראשית משבר הקורונה. אין דרך לפתור את סוגיית העובדים באל על, אנחנו חיים במדינה עם שוויון, אין דרך להחליט שעובדי אל על יקבלו ועובדי לא יודע מה, שופרסל - - - אבל - - - רגע, אני רוצה לעזור. אני בצד שלך. כן אפשר להחריג. אי אפשר להחריג.

אדוני, עוד פעם אחת אתה תצא החוצה. אין דרך ישירות לעובד בעולם של שוויון לקבוע שעובד פלוני מקבל, עובד אלמוני לא מקבל. וגם מורי הדרך לא מקבלים חל"ת, אנחנו מנסים לתת להם עבודה במידה ונצליח. מתווה אל על בעיני לא צריך להיות חלק מעולם התיירות. אפשר וצריך לדון באל על כאל על, אם המדינה מחליטה שיש לה אינטרס לאומי בשימור אל על כשימור תעופה אזרחית על ההיבטים האסטרטגיים ומה שאתם לא רוצים, שוב, אין פה פרומיל מהנתונים. הרי הסיבה שלא קיבלתם, זה היה עוד לפני שנכנס הבעלים החדש. הסיבה שלא קיבלתם 400 מיליון דולר ערבות מדינה זה לא כי המדינה חזרה בה, זה היה כי לא הצלחתם לגייס בנקים שהסכימו לתת לכם על רקע - - - היום יש. שניה. לא הצלחתם ואני לא בא בטענות. אבל נתוני, לא כדאי לך שאני אחשוף פה, נדמה לי שאני גם חתום על סודיות בעניין הזה. אבל הנתונים של החברה הם כאלה, יחס הלימות ההון שלך הוא כזה שקשה נורא למצוא בנקים אפילו במתווה ערבות המדינה שהמדינה הסכימה לתת ולכן הלכו לנתיבים אחרים. בסופו של דבר הסיוע יהיה לאל על. חלק מההסכם יהיה איך אל על דואגת לעובדיה בתצורות כאלה ואחרות. דווקא אני חושב שזה נכון לנתק את זה לחלוטין מאירוע התיירות,

כאינטרס לאומי בשימור יכולות תעופה אזרחית למדינה, אירוע מאוד מורכב שקשור לעובדים וקשור למטוסים וקשור למוסכים וקשור - - - אבל בצלאל היה מתווה עבורם לפני חודש. מישהו מחק אותו. רק רגע. וקשור למתווה הבטחון, לאגף הבטחון של אל על. יש פה אין ספור אירועים שבסף תרצה או לא תרצה הם עולם אחד, אי אפשר לבודד אותם. אגב זה גם משא ומתן. יש משא ומתן רציני מאוד בין אל על לבין משרד האוצר לבין השב"כ על איך נראה אגף הבטחון ביום שאחרי זה. זה לא ה-2.5% שאתם רוצים להשלים ל-98, זה כנראה יותר מזה. לכן אני אומר, אם אתה רוצה כיו"ר, אפשר ללוות את זה כוועדה אבל זה אירוע נורא מורכב. אני הבנתי שמדובר באירוע - - - כבוד היו"ר משפט אחרון - - - לא.

זהו. לא, אין משפט אחרון, יש לי עוד שני ענפים לדבר עליהם ויש לי 18 דקות. אז כדי לסכם את זה אני מבקש שנקיים פגישת עבודה עם אל על, גלעד.

אין לך אפילו מאגף תקציבים פה את הרפרנטים הרלוונטיים.

בדיוק. אז אני מבקש לקיים פגישת עבודה. לא במליאת הוועדה אלא פגישת עבודה כדי להבין קצת יותר לעומק את האירוע כדי שבאמת נוכל לראות איך למצוא כלי סיוע נכונים כדי לסייע לאל על,

אני לא יודע מה המצב של ישראייר וארקיע - - - אני אגיד לך - - - לא,

אני רוצה לעבור לסוגיה הנוספת שכרגע אין עליה פתרון. מתי אתה רוצה לקיים את הפגישה? אנחנו ננסה לקיים אותה במהלך השבוע הבא. כבוד היו"ר אפשר להתייחס לתעופה? אדוני אני אומר לך שלא, כי אני עומד פה בלחץ של זמן, יש לי עוד אנשים שהגיעו מרחוק לפה כדי לשמוע. יש פה פשוט ארבע חברות. יש כאן ענף שלם שעוד לא קיבל התייחסות. בגלל זה אמרתי שיש עוד חברות שגם - - - צריך לעשות פשוט את הדיון עם כולם. יכול להיות שזה נכון, נחשוב על זה. בכל מקרה הנושא של התיירות היוצאת, אני מבין שגם לנושא הזה כרגע לא נמצא פתרון והסיבות לכך הן רבות. מה שאני מבקש לעשות, משרד האוצר אגף תקציבים, אני מבקש לנסות לקבל נתונים על הירידה במחזור בענף הזה. כי מצד אחד אני מבין שיש מצוקה והמחזורים יורדים, אבל מצד שני אני רואה שהמטוסים מלאים. לא נכון. אין טיסה. חבר'ה, עכשיו, בשלב הזה של המתווה שאנחנו נמצאים, אין דרך להוציא את התיירות היוצאת מתוך כלל הענפים האחרים במשק.

וכדי לנסות ולהגיע לאיזה שהוא מתווה צריך קצת יותר נתונים. כרגע אני מתנהל בלי נתונים ואני לא מסוגל לעשות את זה. לכן מה שאני מבקש מאגף תקציבים לפנות לרשות המעסים וגם אנחנו כוועדה נפנה לרשות המעסים כדי לנסות לקבל את הנתונים. אני יודע שגם לרשות המעסים קשה מאוד לייחד את הענף הזה אבל אולי איזו שהיא בדיקה מדגמית יחד עם נציגי הענף, אפשר להוציא כדי לראות מה קרה. עכשיו אני מבקש מטלי לאופר לדבר כנציגה של הענף. אני מנכ"לית התאחדות משרדי הנסיעות. מה שהאוצר עושה בתכנית שלו כאן זה להפקיר ענף שלם. והאוצר עושה את תפקידו. אני יושבת עם הראל,

התפקיד של האוצר זה להגיד לכם למה לא וזה בסדר גמור. התפקיד שלכם כנציגי ציבור זה לקיים הבטחות שניתנו לענף הזה במשך שנה שלמה שלא יפקירו אותנו מאחור. אתם משאירים אותנו פצועים בשטח. בשביל זה אנחנו עושים את העבודה שלנו.

אתם יודעים כמה זמן חיכיתי. זה אלפי עובדים וזה מאות משרדים וחשוב לי מאוד להגיד את הדבר הבא, המדינה פוגעת לנו בחופש העיסוק מסיבותיה היא. סיבותיה הלגיטימיות. היא פוגעת לנו בחופש העיסוק. היא אומרת לא לנסוע למדינות, ראש הממשלה שלנו עומד וקורא לאזרחים לא לצאת זה בסדר, זאת זכותו. לקחתם לנו את היכולת להתפרנס, תתמכו ותמשיכו. כולכם הייתם כאן באוהל המחאה שלנו שנה שעברה וכולכם אמרתם שלא תפקירו אותנו וזה הזמן שלכם כנציגי הציבור שלנו, שאנחנו בחרנו בכולכם, אופוזיציה וקואליציה לשמור עלינו ולוודא שהענף הזה לא נזרק לרחוב כי מה שיקרה, אני מבקשת מכם לא להצביע בשביל תכנית שלא כוללת את הסיוע למשרדי הנסיעות ולסוכני הנסיעות, לא להצביע על תכנית כזאת. כי אתם תמצאו את כל הענף ואת כל אלפי העובדים שלו ואת כל המשרדים ברחוב תרתי משמע. במחאות ברחוב וזרוקים לרחוב. אני קוראת לכם לא להצביע לתכנית - - - טלי מה אתם - - - אתם לא קיבלתם פיצוי? לא קיבלתם מענקים? שניה, ועוד דבר, ועוד דבר אני רוצה להגיד. עוד דבר חשוב לי להגיד. אנחנו לא מבקשים - - - טלי תתמקדי רגע- - - לא קיבלתם מענקים?

אנחנו לא מבקשים תמיכה לנצח. אנחנו כן אנשים אופטימיים ואנחנו כן אופטימיים. לא יכול להיות ששנה וחצי תמכתם, נשארו שלושה-ארבעה חודשים, אנחנו נצליח לצאת מזה. תנו לנו את החמצן, עכשיו לזרוק אותנו לרחוב? איפה ההגיון הכלכלי? טלי תגידי מה קרה מאתמול למחר ומה את מבקשת ברור. אני מבקשת ברור שיימשכו מענקי החזר הוצאות ומענקי התמיכה למספר חודשים ספור לחברות שעוסקות בתיירות, לעצמאים, לפרילנסרים, ולשכירים בעלי שליטה. לשלושה-ארבעה חודשים תמיכה. זה מה שאנחנו מבקשים. על כמה כסף מדובר? האוצר יודע, אין נתון שביקשו מאיתנו ולא קיבלו. ואני רוצה להגיד עוד פעם - - - טלי על כמה כסף מדובר. שניה, רק עוד משפט אחרון למה שכבוד היו"ר אמר ביחס לענפים אחרים. יש לי שני דברים להגיד על זה.

אין עוד ענף במצב הזה, לא תמצא עוד ענף במצב הזה אז יש סיבה - - - בגלל זה אני רוצה לקבל נתונים. ודבר שני, המדינה סוגרת אותנו. אם ראש הממשלה היה עומד וקורא לאזרחי המדינה לא להיכנס למסעדות הוא היה נותן פיצוי למסעדות. הוא לא היה משאיר אותן - - - הוא לא היה מפקיר אותן וזורק אותן לרחוב. אבל שואלים אותך כמה זה עולה. את צודקת לגמרי ואנחנו כאן כדי - - - מה העלות התקציבית של ההערכה? ארבעה חודשים מענקים - - - יש את כל הנתונים - - - אז תגידי לנו. האוצר צריך להגיד, לא היא. יש בענף הזה, תראו, זה משתנה. יש לנו משרדים קטנים של שלושה אנשים בפריפריה שמפרנסים משפחות שלמות ויש חברות נסחרות בבורסה שמספקת את התעסוקה לכל העובדים בענף הזה וכולם צריכים סיוע. אנחנו מדברים על 140 חברות, אנחנו מדברים על כ-4,000 שכירים שזרוקים עכשיו בלי חל"ת ברחוב ואנחנו מדברים על סדר גודל של 2,000 עצמאיים. אפשר שאלה לגבי נציגי האוצר, מה העלות.

אני רוצה לשאול את נציג האוצר שאלה. מה שמך? אלי ברגמן. אני מבקש לבקש רשות דיבור לפני שאתה מדבר, ואני לא נותן לך כרגע. מסיבה אחת פשוטה כי המצוקה היא מאוד ברורה, ואנחנו פה,

ושאר הנציגים, כדי לפתור את הסוגייה. אבל אני חושבת שאתם לא מבינים את המצוקה באמת. נציג האוצר אומר לנו לסגור את העסקים. רגע, חבר'ה, עוד מילה אחת אתם בחוץ. כדי לפתור את הסוגייה אפשר לשבת ולשמוע מצוקות אבל אפשר גם לקבל נתונים וזה מה שאני ביקשתי. לקבל נתונים. ברגע שיהיו לנו נתונים אנחנו כוועדה נראה מה אפשר לעשות, נדבר עם האוצר, נדבר עם כולם כדי למצוא פתרון. בשביל זה אנחנו מקיימים את הדיונים האלה. אם היינו, אני לא יודע במה מדובר. מי צריך לבקש ממני נתונים? הראל יבקש ממני נתונים? בסדר. אנחנו נקבל את הנתונים, אני מאוד מקווה בקרוב, ואז נוכל באמת לראות איך אנחנו יכולים להתכנס לפתרון. תודה כבוד היו"ר. תודה רבה. אני רוצה לעבור לענף נוסף. רגע, גם איתם תעשה פגישות?

יש מילה אחת שאני מבקשת את הרשות לומר. שמי סהר ואני יו"ר ארגון בשם פלנטו שמאחד 90 חברות ומשרדי נסיעות בינוניים וקטנים בענף התיירות ואני גם בעלים של חברת תיירות בעצמי. אני חושבת שיש בעיה עקרונית בהבנה של ענף התיירות היוצאת מהיום הראשון של המשבר הזה. אני חושבת שאף אחד לא לקח ולמד את הפרמטרים שמאחדים אותנו כי הנוסחאות שהאוצר הציב למענקים עד כה לא מתאימים לחלק ניכר מהמשרדים. אני חושבת שיש כמות גדולה מאוד של אנשים שנופלים בין הכסאות, גם בשכירים בעלי שליטה. אני בעצמי שבעה חודשים לא קיבלתי שקל מהמדינה הזאת. צריך להקים ועדה שתבין את הפרמטרים הייחודיים שלנו. אומרים 'המשבר מאחורינו' אבל אנחנו בשיא המשבר. ואין לנו זמן שיבחנו את זה. אז תחליטי, או שאת רוצה להקים ועדה שתדון שנה כדי למצוא לך פתרון, או שאת רוצה להקים קבוצת עבודה וזה מה שאני מתכוון לעשות, אחרי שאנחנו נקבל את הנתונים, כדי לנסות להגיע לפתרון. אפשר בבקשה לקצוב את זה בזמן? אני קודם כל רוצה לראות את הנתונים. אנחנו נהיה איתכם בקשר ונודיע לכם. תודה רבה. אלכס, דבר אחד אחרון שיעזור לכולכם. לא מדובר פה בתקציבי ענק. אני מבקשת לציין, כל התקציבים שחולקו פה לכל הגופים אנחנו פרומיל מזה. כן ח"כ אוסאמה סעדי. אני רוצה להגיד שאנחנו נפגשנו עם חלק מסוכני הנסיעות בחברה הערבית שגם הם חלק מהארגון ובאמת מצבם קשה מאוד אדוני היו"ר, במיוחד אחרי סיום החל"ת ב-1.7, ואמנם עשינו חוק אבל גם אז אנחנו התרענו ואני אישית התרעתי מה עם כל העובדים שהם פחות מגיל 45 והם לא יהיו בחל"ת ולא יקבלו. ואמרנו שצריכים למצוא להם פתרונות. במיוחד עכשיו שראש הממשלה והממשלה באים ואומרים 'אל תסעו לחו"ל', אז צריך למצוא פתרונות. אני מסכים להצעה שלך שצריך צוות עבודה רק לעניין ה- - - קודם כל צריך לראות את הנתונים. במיוחד שמדובר אולי בחודש חודשיים או שלושה, לא בתקופות ארוכות. אני רק מבקשת מחברי הוועדה שלא תאושר התכנית עד שהנושא הזה לא סגור. כי ברגע שהתכנית פה תאושר של הסיוע לענף התיירות בלעדינו,

מבקשת מאוד מכל חברי הוועדה. יש עוד ענף שכרגע אין לנו פתרונות בשבילו ויש לו שם תיירות בתוך שם של הענף, אבל הוא לא שייך לא למשרד התיירות מצד אחד, מצד שני הוא נופל בין הכסאות בין משרד הבריאות לבין משרד התיירות, אנחנו מדברים על ענף תיירות מרפא. במהלך השבוע הזה גם אני ניסיתי לחפש כל מיני דרכים לסייע ולצערי הרב לא הספקתי להיפגש ולדבר עם שר הבריאות. לכן אני רוצה להציג, אני לא יודע אם זה מתווה, אבל זה כיוון פעולה. אבל אני בטוח שאתם תסכימו איתי שאם אני אגיד לכם שאפשר לחזור לעבודה אז אתם לא תבקשו שום סיוע. ולכן אני אומר שדווקא במקרה הזה של תיירות מרפא, היות ומדובר באנשים מאוד ספציפיים שבאים לפעולה מאוד מאוד ספציפית, ומאוד מאוד מוגדרת ונמצאים ושוהים במקום אחד, אולי אפשר לחשוב על איזה שהוא מתווה של אישור כניסה לישראל, כמובן בהתאם לכל הבדיקות שצריך לעשות לפני, תוך כדי ואחרי. לצערי הרב סיוע כלכלי כרגע אי אפשר למצוא. ניסינו גם דרך משרד התיירות שבאמת באמת ניסה, וגם משרד האוצר, כולם ניסו,

ולכן הדרך הנכונה ביותר זה לנסות להחזיר אתכם לפעילות ככל שניתן. בשבוע הבא אני אנסה להיפגש עם משרד הבריאות כדי לנסות ולהגיע לאיזה שהוא מתווה בסוגיה הזאת ואני אעדכן אתכם. אפשר להוסיף משהו? כן בבקשה. אני יו"ר האגודה הישראלית לתיירות מרפא. אנחנו נמצאים באותה בעיה, אנחנו חלק מתיירות נכנסת,

הריבון לא מרשה לנו לעבוד. יש פה אלפי אנשים שמתחננים להגיע למדינת ישראל. משרד הבריאות, רשות האוכלוסין וההגירה עושים פה דברים שלא עולים על הדעת. ילדים אונקולוגיים מתחננים להגיע לישראל, אימהות בוכות ואומרות 'תנו לנו להיכנס', יושבים פה שבועיים בבידוד, עושים את כל הבדיקות, מחוסנים ומשרד הבריאות לא מרשה להם להיכנס. מנהלי בתי חולים מתחננים לכסף, מתחננים. 70% מההכנסות ישירות מגיעות לבתי החולים. זה בסוף מגיע לישראלים, ולא נותנים לנו לעבוד. 20 שנה התפתחנו לבד בלי שהמדינה השקיעה גרוש, ועכשיו המדינה מחסלת. וזו ההזדמנות או לתת לנו לעבוד או להמשיך לתת סיוע. לכן אני אומר שהדרך הנכונה ביותר לפי דעתי להחזיר את הענף שלכם לחיים היא באמצעות אישורי כניסה.

אני חייב לומר שצריך להיות פה גם טרייד-אוף וגם אחריות בין סיכונים שקיימים בהכנסת זרים לישראל ואם אפשר, לגדר את האירוע הזה מבחינה רפואית,

אני לא רופא לכן אני לא אמליץ אבל זה כיוון הפעולה שאני רוצה לעשות. מפאת קוצר הזמן אני רוצה לסכם את הדיון. אני רוצה לומר כך: בשבוע שעבר ביקשנו ממשרד התיירות וממשרד האוצר לנסות לגבש מתווה מהר ככל שניתן וקבענו פגישה לשבוע הזה. במהלך השבוע הזה משרד האוצר ומשרד התיירות, שר האוצר ושר התיירות הצליחו להגיע לפתרונות בשלושה נושאים שעמדו על הפרק. אחד זה ענף המלונאות, השני זה ענף התיירות הנכנסת ושלוש זה מורי הדרך אבל במורי הדרך אני חייב לומר שיש עוד עבודה לעשות כדי לנסות ולהגיע לפתרון מושלם. ועל כך צריך לברך. יחד עם זה, האירוע לא הסתיים, ויש לנו עוד שלושה נושאים לפחות שצריך לטפל בהם, אחד זה ענף התעופה, אל על ולא רק אל על, ועל כך אנחנו נקיים דיונים בשעות העבודה בעיקר כדי להבין קצת יותר את הנתונים לעומק ומה אפשר לסייע, האם כמו שאמר בצלאל שהסוגייה היא בעצם סוגיה של חברת התעופה הלאומית על כל מורכבויותיה ואז אני לא בטוח שבכלל לוועדה יש כלים להתמודד עם זה ללא נתונים שאנחנו נקבל מהמשרד. הסוגייה השנייה זה ענף התיירות היוצאת שגם שם אני מבקש לקבל נתונים כדי להבין את עומק הבעיה, בכמה נפגעו המחזורים, בכמה עסקים מדובר.

נציגי הענף, אם יש לכם נתונים כאלה אני מאוד אשמח לקבל אותם גם.

והסוגייה השלישית זה תיירות המרפא ושם הפתרון הוא לנסות להחזיר אתכם לפעילות בהידברות עם משרד הבריאות. ברגע שאנחנו נוכל להתקדם טיפה עם המתווים אנחנו נקיים עוד דיון. אם נמצא פתרון, ואני מקווה שנמצא פתרון,

לקיים דיונים. אני רוצה קודם כל להודות לכם לכל הנציגים שהגיעו לפה על הסבלנות. תודה ליו"ר הוועדה. אנחנו לא מפקירים אתכם. מנסים את כל מה שאנחנו יכולים, גם אנחנו, אני וגם חברי הוועדה כולם, קואליציה/אופוזיציה, אין פה במקרה הזה לא קואליציה ולא אופוזיציה. ואני אומר לכם, יש גם נכונות במשרד התיירות ושר התיירות וגם במשרד האוצר ושר האוצר, מנסים למצוא פתרונות במקומות שאפשר,

במאמר מוסגר אין פה כוונה לחזור לעולם של מענקים רוחביים לכולם. זה משהו שלא נעשה, אבל בפתרונות נקודתיים, במקומות שאפשר, נשתדל לסייע. תודה רבה. יחד עם זאת רק מילה, המלונאות, אני לא יודע אם הערתם את זה בהתחלה או לא אבל חשוב, רק לגבי המלונאים. אנחנו יודעים ונחשפים כרגע למחירים מופקעים - - - כן.

אני מבקש שהוועדה גם תקרא להם שחשוב ש- - - כן. זו אמירה מאוד חשובה חברים. אנחנו רואים לאחרונה עליה במחירים במלונות בארץ ואנחנו קוראים פה לענף המלונאים, תבואו רגע לקראת הציבור, תנסו להתחשב בציבור שגם הוא נפגע במהלך משבר הקורונה ואם אפשר קצת להוריד את המחירים,

אנחנו כולנו נגיד לכם תודה. אנחנו נתכנס ב-15:05 כדי לדון בנושא התאמות המס לישובים. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 15:00.